בוקר טוב. אני פותחת את הדיון של ועדת העבודה והרווחה.

ה' בחשוון תשפ"ב, השעה היא 09:07. הדיון הבוקר יעסוק בפרק ט' (ביטוח